חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, י"ז באדר התשפ"א, ה-1 במרץ 2021. בפנינו בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להארכת התקופה לאישור תקנות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. מדובר בשתי תקנות: תקנות סמכויות מיוחדות להגבלת פעילות והוראות נוספות (תיקון מס' 31); ותקנות נוספות הגבלת פעילות והוראות נוספות (תיקון מס' 32). אני יודע שיש פה את נציגת משרד הבריאות שרוצה לומר דבר מה. האמת שאין לנו מה להגיד. ביקשו ממני לעלות לדיון למקרה שיהיו שאלות. השאלות שלנו הן כאלה: אנחנו רוצים לדעת באילו תקנות מדובר, מה אומר תיקון 31, ומה אומר תיקון 32. תיקון 31 זה תיקון התו הירוק, שכולל גם פתיחה של המסחר שלא בתו ירוק, וגם פתיחה של עסקים נוספים בתו ירוק. בתיקון 32 למעשה הדיון הוא בדיעבד, אבל אלו בעצם התקנות של הסגר הלילי שהיה בחג פורים, שכבר חלף.

חברי הכנסת רוצים להתייחס?

למה זה היה? התיקון של 32 הוא על העוצר הלילי בחג פורים. אני לא יודעת אם נמצא פה היועץ המשפטי גם של ועדת החוקה, אבל יכול להיות שמה שמובא בפניכם אלו לא כל הסעיפים, כי בתקנות של התו הירוק חלק מהסעיפים - - - נכון, מדובר פה בחלק מהתקנות שהוצאו מכוח סעיפים שאינם סעיפים 6 ו-7 לחוק הסמכויות המיוחדות. זה בתיקון 31. ב-31 כן. בתיקון 32 אלו התקנות שהן כן מכוח סעיפים 6 ו-7. מדוע הוועדה מבקשת בעצם הארכה? האמת שהם לא פה כדי לענות על זה, אבל מה שאמר לי יושב-ראש הוועדה, שהוא לא הספיק לדון בכך. היה לו שבוע, הוא לא הספיק. גם בגלל פורים, וכו'? משיקולים שונים ומשונים. לא יודע מה השיקולים, הוא ביקש עוד זמן.

מה שמכוח 6 ו-7 זה שבוע, מה שלא מכוח 6 ו-7 זה שבועיים.

מה המשמעות אם לא מאשרים את זה? סתם תסבירי לי. אגיד לך.

אנחנו לא דנים כרגע בשתי התקנות. אם לא מאריכים את המועד ואם יושב-ראש הוועדה לא דן בהן עד היום,

או עד יום רביעי?

הוא לא דן בהן עד יום רביעי הן יועברו לדיון במליאה. אם המליאה תאשר אותן אז הן יקבלו תוקף, ואם היא לא תאשר אותן אז א'. התקנות של התו הירוק יבוטלו, והתקנות של העוצר של פורים יבוטלו בדיעבד. זה אומר שכל מי שקיבל קנס בעת ההיא הוא יבוטל. אז אני צריך עכשיו להילחם על זה שמי שקיבל קנס ישלם אותו? להילחם, אתה לא נלחם. אתה בא להאריך את הזמן לפי בקשת יושב-ראש ועדת החוקה,

כך שיהיה פה פיקוח פרלמנטרי משמעותי, כי ברור שהפיקוח בוועדה אפקטיבי יותר מהפיקוח במליאה. תגידי, אולי אני איזה מטומטם, אני מסתובב פה - - חס וחלילה. - - בפרלמנט בחודשיים האחרונים ואני לא מצליח לראות איזה פיקוח כזה. אולי אני נאיבי ואני לא מבין בעברית מה זה פיקוח. נראה לי שאתה דווקא עושה חיים לא קלים, לא פשוטים לאנשי המקצוע ממשרדי הממשלה.

אני לא מנסה לעשות שום זה, אני לא רואה - - - במקום של פיקוח. אתה יודע מה קורה בשטח ואתה מציב בפניהם. אולי אני מבין שפיקוח זה פיקוח, ואני לא מבין שפיקוח זה אולי משהו אחר שאני לא יודע מהו. אתה מבין היטב. מי כמוך מבין. אולי זאת מילה לועזית כזאת.

עושה שכל, לא עושה שכל. חבר הכנסת שטרן? אם הוא לא מבין אז אני צריך להבין יותר ממנו? אני קצת פחות ממנו בכנסת.

אין עוד הערות - - - אנחנו יכולים לחלק את הדברים? נגיד לאשר את סעיף מס' 1 ולא את ההארכה לשני הסעיפים? אני רק רוצה להגיד שאנחנו לא מאשרים תקנות. להאריך את התקנות. אנחנו נותנים לוועדת החוקה עוד זמן לדיון. אם לא נאריך, עד יום רביעי הוא יצטרך לדון. אם נאריך יהיו לו עוד שלושה ימים, עד יום שני הבא. זאת בעצם המשמעות של זה. אבל אני אומר את האמת, את ההתלבטות שלי. אם הייתי יודע שיש מספיק מסיעות הבית שיבואו ויצביעו במליאה, לפחות נגד התקנות של פורים, נגד התקנות של התו הירוק לפחות היו מתקנים אותן, שיטפלו בכל הדברים שהם לא טיפלו,

לצערי גם אי-אפשר לתקן תקנות. הבעיה שאני לא רואה פה נציגים של סיעות אחרות. אני רואה אותם בטלוויזיה מסבירים כמה זה מציק להם, אבל אני לא רואה אותם פה משום מה, את כל אלה שמסבירים ומוציאים הודעות לתקשורת על זה שהם נורא מוטרדים מהחלטות הממשלה. אני לא רואה אותם פה כדי לפקח על החלטות הממשלה.

מילא מהקואליציה,

יש מחויבויות קואליציוניות כאלה ואחרות, ומהאופוזיציה אני לא רואה פה אפילו נפש חיה. זאת אומרת שליש עתיד אין מה לומר על החלטות הקורונה, לישראל ביתנו אין מה לומר על החלטות הקורונה, פשוט התאדו, הלכו כנראה לאיזשהו אולפן להסביר מה הבעיה בתקנות במקום לבוא להסביר לנו את זה פה. אז אולי,

נקווה, אולי שוועדת החוקה כן תוכל לעשות עם זה משהו, כי במליאה אני פשוט לא רואה. אני אומר בכנות, אני מסתכל מסביבי ואני לא רואה פה איזה נציג. ליש עתיד ולישראל ביתנו יש נציגים בוועדת הכנסת,

בהחלט, שלושה נציגים. אני לא יודע, פיקוח פרלמנטרי, אני לא רואה אותם. נצטרך לנסות את מזלנו בוועדת החוקה. אני מסכים איתך שכשהתקנות מגיעות למליאה זה באמת אחד המצבים הפחות טובים. לצערי זה קורה לאחרונה עם תקנות חינוך מכיוון שוועדת החינוך לא מתכנסת, מכיוון שהליכוד מסרב למנות יושב-ראש בוועדת החינוך. אבל גם עכשיו לא ראיתי אופוזיציה שיש לה מה לומר בעניין. לפחות היה דיון, היו מגיעים מהסתדרות המורים, ההורים, התלמידים, משרד החינוך היה מגיע ומסביר, אבל היום את זה אי-אפשר. אפילו להסביר אי-אפשר. אי-אפשר לדון בזה, לא לאשר או לא לאשר, כי אין את ועדת החינוך. יש ועדה אבל אין יושב-ראש. מסרבים למנות יושב-ראש, וזה מביא למצב אבסורדי שהוועדה שכל כך חשובה לכולם, והילדים הם דבר ראשון לפני הכול, וכולם מדברים עליהם, אין ועדה שתדון בתקנות האלה,

אבל זה חלק ממה שאמרת. הנה חברת הכנסת יוגב. אני מקווה שנעביר את זה לוועדת החוקה. לפחות ועדת החוקה לא תאשר את התקנות על פורים, ובתקנות של התו ירוק תכניס את התיקונים המתבקשים. זאת ברירת המחדל בהיעדר אופוזיציה בכנסת במדינת ישראל. אמרת שלושה ימים לשניהם? כן, בשניהם שלושה ימים. בשניהם ההארכה המבוקשת היא של שלושה ימים. אני

אפשר להצביע על כל אחד בנפרד. כן, בהחלט. אני חושב שאם יושב-ראש ועדה מבקש להאריך את הזמן אז אין שום סיבה למעשה - - - כמה זמן הוא מבקש? הוא מבקש עוד שלושה ימים. אני לא חושב שזה זמן שצריך למנוע ממנו אם הוא רוצה לדון בזה לעומק. ניתן לו שלושה ימים. אז אני אעלה את זה להצבעה. מי בעד הארכת המועד? אני אעבור סעיף סעיף. מי בעד הארכת המועד לתיקון מס' 31? ירים את ידו. הצבעה בעד, 4 נגד, אין נמנעים, אין הבקשה להארכת התקופה

31. מי בעד הארכת המועדים לתיקון מס' 32? ירים את ידו. הצבעה בעד, 4 נגד,

אם כך, אני קובע כי המועדים לקביעת התקנות לפי תיקונים מס' 31 ו-32 הוארכו בעוד שלושה ימים, ויאפשרו לוועדת החוקה, חוק ומשפט לדון בהם. אם לא ידונו בשלושת הימים שניתנו להם הנושא יעבור לדיון במליאה. תודה, חברים, אני מודה לכם על הזמן. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:18.